אנחנו פותחים הבוקר ישיבה ארוכה,

שבמהלכה נדון במספר נושאים,

המשנה. הנושא הראשון שאנחנו נעסוק בו הוא הצעת צו העבירות המינהליות (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התשפ"ב 2022, והצעת תקנות העבירות המינהליות (קנס

כמות המשתתפים והמשתתפות בדיון מעידה גם על העניין הציבורי אבל גם על מורכבות הסוגיה. אנחנו נבקש כמובן לתת לכל מי שיבקש להתייחס, להתייחס לנושא. פרטי התחיקה מוצעים על ידי שר המשפטים ומשרד המשפטים

ומטבע הדברים

הוועדה בראשותה של חברת הכנסת שרן השכל עוסקת בשימוש הרפואי בקנביס. ועדת החוקה איננה ועדת הבית של העיסוק בנושא הזה, וקולם של שני חברי הכנסת שהם יושבי ראש הוועדות בהקשר הזה חשוב

והתכלית האמיתית שלו היא התמודדות עם סטייה משמעותית מהנורמה החברתית ועם הפשיעה ועם הפשיעה החמורה,

המצב. גם בתחומים אחרים באנו ונתנו ביטוי לתפיסה

כמו ההחרגה של אותם משרתי חובה בגופים שנמצאים תחת אחריות משרדו ואני רוצה להודות לו על הסכמתו. אני רוצה גם להודות לחברת הכנסת שרן השכל, יושב-ראש סיעת תקווה

מן הסתם הם ימשיכו. אני רוצה להדגיש, אני לא אכנס לעומק הדוח שלנו מ-2020 כי אנחנו לא עושים עכשיו הסדרה ולגליזציה, אבל כיוון שמן הסתם הוויכוח הזה יעלה,

שהדוח לא אומר שטוב להשתמש או ממליץ להשתמש, נהפוך

היו לנו דיונים מאוד רחבים עד אתמול של שעות רבות עם כל הגופים,

עורכת הדין רווה, בהקשר הזה

אין הסברה, אין חינוך, אין אכיפה, אין כלום. אז למה לי להתקדם קדימה ולשים את העגלה לפני הסוסים כשכבר היה לנו זמן לבחון את זה שלוש שנים? איפה המדינה הייתה, אני פשוט לא מצליחה להבין את

אנחנו גם רושמים דברים שאנחנו צריכים להתייחס אליהם, לסוגיה הזאת של מי יעקוב בבית הזה אחרי

נראה איך עושים את זה. חבר הכנסת רוטמן, בבקשה. יש לי שאלה ואז הערות פתיחה.

אם סבר, מטעמים שיירשמו,

וכו'. זאת אומרת, הדבר הזה לא השתנה לגבי הפעמיים הראשונות. מה שמשתנה זה באמת המגבלה של פעם שלישית ואילך.

אני רוצה להתייחס לעניין הזה, נגעתי בו בפתח דבריי. אנחנו הבוקר הפצנו תזכיר שמתייחס לסוגיית הרישום הפלילי, אפשר להסתכל על זה כעל דבר משלים לסיפור של העבירה המינהלית ושם אנחנו באים ואומרים

ועכשיו הם חשופים לקנסות ולקלות יתר בהטלת

זה לא פעם ראשונה, פעם שנייה,

לא צריך אף אחד נוסף מהאופוזיציה. הרי חוק אי הפללה נפל על קול אחד, וזה יכל להיות הקול שלך. ואני אומרת לך, הינה אני מציבה בפניך

להמשיך נוהל, ולא רק אותו נוהל שהיה קיים לפני כן שהוא לא היה טוב ואגב,

כן, הוא לא המצב הכי טוב,

אבל הוא לפחות מחזיר אותנו ארבע שנים

חבר הכנסת רוטמן עמד על כך שלנוכח השינוי שעומד להיות בחודש יולי, צריך לשקול את הזיקה בין ההסדר הפרטני לבין ההסדר הכללי, האם עושים הסדר פרטני שהוא קצר מועד. ליבי נוטה לזה כי אני לא רוצה רישום פלילי, אבל אנחנו נביא את זה לחוד בפני הוועדה.

אני חושב שגם האמירה של השר פה לפרוטוקול של הדיון,

אני יכול להתייחס כי אני דוגל בזה. אני חושב שיש עניין של שימוש במקום פומבי, שכמו שימוש של סיגריה הוא פוגע בבריאות של

ההגדרה היא קצת מורכבת ולא עד הסוף ברורה, ובגלל שאנחנו מדברים בכל זאת על עבירות, יש חשיבות מאוד גדולה שזה יהיה מאוד ברור, מה ייחשב כציבורי, מה ייחשב כמקום

בקלות היינו סביב הנושא של התקנות והצו יכולים לקיים

וכו'. שעון החול שלנו מאוד ברור, ולכן אני אומר, אם אנחנו לא ממצים היום את הדיון אז שבוע הבא התקנות

להפללה

יש מה שנקרא,

הולכים קדימה ואחורה בעניין הזה. כל פעם יש הצעה ואז מישהו אומר, זה לא מספיק טוב ועוד צריך כך

לא בגלל חוסר חריצות אלא כי אתם עסוקים בכל כך הרבה דברים חשובים.

שככל שאנחנו נצביע לא היום,

למול היועצת המשפטית לממשלה, לפחות

ראשית נוהל מוסדר בעניין הזה כי אני חושב שזה דבר מאוד חשוב, שגם יכול להניח דעתם של גורמים כדוגמת הסנגוריה הציבורית,

וגם עליה אני מראש שואל,

כן לגשר על הפער של החקיקה הראשית, או באמצעות התקנות

בוודאי, בוודאי. אבל בכל אופן יש מקומות ציבוריים רבים שהקנס על סיגריה והקנס על קנביס יהיה אותו דבר,

אולי הפוך, יותר נמוך. לא, רק במקרה של החזקה. אם זה החזקה זה יותר נמוך. עורך הדין בהט,

נכון, נכון. אז הפער

אני רוצה להגיד לך שבאוכלוסייה החרדית נעשית מערכת הסברה

דווקא בימים אלה. אנחנו מקווים שזה יהיה לאורך כל השנה ולא רק לקראת

האם היה שיג ושיח לטיוב ההגדרה של מה זה

אני נותן את הדוגמה של הרכב כי חבריי בייעוץ המשפטי הציגו את הדוגמה הזאת. מה דינו של עישון כשחבורת נערים מעל גיל 18 נוסעת,

ברור לנו מה מפת הדרכים אבל אני שוחחתי אתמול עם השר לביטחון פנים. השר נענה בחיוב לבקשת שר המשפטים. זה חשוב לומר לפרוטוקול.

אנחנו בוחנים גם את הנושא התקציבי כי אני מבינה שיש היבט תקציבי ואנחנו נושאים מבחינה משרדית. בבקשה. זה לא בסמכות הוועדה.

בסדר גמור,

ידידיי מהמשטרה וממשרד הבט"פ,

העבירה הייתה קיימת,

היא קצת משנה את אופייה, יש גם מי שיטען שהמשאבים הנדרשים למתכונת האכיפה בהוראת השעה יותר גדולים.

היא ברורה מאוד ואנחנו מבינים גם מה אנחנו רוצים לתת. יש לי הרבה עצות בנושא הציבורי והלא ציבורי. אנחנו ידענו לאבחן אפילו בקורונה במקום הפרטי בין תא משפחתי ולא תא משפחתי, ידענו להגדיר מה זה נקרא ציבורי פרטי בתוך

אלה העובדות.

העניין. התפיסה שלנו היא בהחלט שונה. אנחנו לא חושבים שהמדינה צריכה להפעיל את כל

כובדו

צריך להבין שאנחנו מסתכלים על הדבר הזה בצורה שונה ואנחנו גם לא מסתירים שאנחנו מסתכלים על זה בצורה שונה, וזה לא אומר, אנחנו מחייבים את זה או אנחנו שוללים את זה. יש הרבה מאוד דברים, מותר לאנשים לשתות

אני יושב-ראש מפלגה ומייצג את הקורבנות של המדיניות שאתם מדברים עליה, אז מן הראוי לשמוע את הקורבנות לדעתי. אדוני, א', הקורבנות, ניתן גם לייצג אותם בדיון הבא, זה בסדר גמור. אבל בדיון הבא לא יהיה זמן לתקן את הדברים כי הדברים שאני אומר פה הם דברים מאוד

אין שום קשר הדוק בין חוק איסור אפליה לבין הסוגיה הזו.

נורמטיבית, כן, אני שמח שאתה מתחבר לרעיון הנורמטיבי של איסור אפליה במובן הרחב. הדבר השני שצריך לומר,

מותר מכוח תקנות לייצר הבחנות על פי כללי פסקת ההגבלה,

שלא הסכים, בעצם זו הייתה העמדה שהוא פרסם, שלא תהיה הפללה של קטינים מקום שלא תהיה הפללה של בגירים. בעצם, מה שהוועדה עומדת לאשר פה אם זה מה

אדוני ציין שיש עוד שבוע להחלטה. נדמה לי שגם שבוע, למיטב המוחות ביחד כשמשנסים מותניים, כשיש דד ליין,

למשהו, ובמובן הזה אין מחלוקת שכולנו רוצים לעסוק

- - שלא להכניס לשדה הפלילי את הקטינים,

במובן הזה אנחנו

אדוני, מכיוון שיהיה עוד דיון,

תתייחס למה שאתה מבקש להתייחס היום. אני היום אתייחס לשני דברים. דבר ראשון, שכמעט, כמעט כל

מכובדיי, אני רוצה לסכם את הסיכום הבא.

אני מודה כמובן לשר שנכח בכל הדיון ונטל בו כמובן את החלק המוביל. אני מסכם באופן הבא. לוחות הזמנים ברורים.

ולא להחזיר אותנו לאחור במגמה החשובה של השנים האחרונות, ולכן התקנות תובאנה